בחוק איזושהי סמכות של ועדה לדון בחוק, גם לגבי אישור תקנות וגם לגבי דיווחים שהוועדה צריכה לקבל, במקום שזה יהיה ועדת החינוך זה יהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אני רק אציין שכשאנחנו ננסח את זה סופית לקריאה ראשונה יכול להיות שיהיה נוח יותר לעשות את התיקון רוחבית, יהיה כתוב שבכל מקום בו כתוב "ועדת החינוך והתרבות" יהיה כתוב "ועדת הפנים והגנת הסביבה", שיבינו שזה תיקון רוחבי שזה העניין שלו, שאנחנו מחליפים את הוועדה. בסדר.

חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אם יורשה לי, גברתי היושבת-ראש, הנושא בהחלט חשוב. רציתי לציין שההתייחסות פה היא אך ורק לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), וישנם חוקים נוספים כמו חוק הגנת חיות הבר (תקנות בעלי חיים),

חוק צער בעלי חיים (ניסויים רפואיים), והשאלה אם גם עליהם אנחנו מתכוונים להחיל את סמכות ועדת הפנים והגנת הסביבה

החוק להגנת חיות הבר נמצא כבר בסמכות הוועדה. נמצא כבר בגלל שזה תחת הרט"ג, רשות הטבע והגנים, אנחנו מפקחים עליה. וניסויים רפואיים וחוק צער בעלי חיים? זה יישאר בוועדת החינוך, זאת ההסכמה. אוקיי. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בוקר טוב. את פספסת את ההקראה של התיקון בחוק, אז אם תרצי אחר כך. חבר הכנסת רם בן ברק איתנו בזום.

הזה הוא לא בוועדת הפנים והגנת הסביבה כפי שאת מציעה, אני חושב שהמקום הנכון לו הוא בוועדת הכלכלה. מדובר בענף שהוא חלק מכלכלה של הרבה מאוד משפחות בישראל, ואת יודעת, גברתי היושבת-ראש, שאני מאוד מאוד מעריך את העבודה שלך בוועדה בנושאים רבים אבל אני חושב שבעניין הזה את לוקה בניגוד עניינים.

אני חושב שדעתך לגבי נושאים היא ידועה, ואני מעריך אותך על זה, אבל אני חושב שהיא לא נותנת לך את האפשרות לשקול את הדברים בצורה אובייקטיבית בגלל הדעות שיש לך לגבי הנושא הספציפי הזה. אני חושב שרווחת בעלי חיים זה נושא חשוב, אני חושב שצריכה להיות אכיפה ואני חושב שזה צריך להיות בוועדת הכלכלה ולא בוועדת הגנת הסביבה. אני רק צריכה להסביר לך, אדוני, שכל הסוגיה ונושא של משק בעלי החיים עדיין יידון בוועדת הכלכלה, כלומר אם אתה יודע, למשל רפורמת הלול תידון בוועדת הכלכלה מתוקף העובדה שוועדת הכלכלה היא זאת שאמונה על החקלאות וכיוון שעדיין כל הנושא הזה הוא תחת משרד החקלאות זה עדיין יהיה שם. אנחנו מדברים פה על חוק אכיפת צער בעלי חיים. לגופו של עניין, אני לא חושב שאם לחבר כנסת ישנה עמדה שעל פיה הוא נבחר לכנסת, עמדתו היא ניגוד עניינים.

העמדה הזו היא עמדה לגיטימית שאותה צריך וראוי לקדם. עמדה מאוד מכובדת ואני מאוד מכבד אותה על הדעה הזאת, בחלק גדול מהדברים אני גם מסכים איתה, רק שאני חושב, הרי על מה נדון בפעם הבאה? בפעם הבאה נדון על המשלוחים החיים. דעתה של היושבת-ראש היא מאוד נחרצת בעניין המשלוחים החיים, מבחינתה לא צריכים להיות משלוחים חיים, וכך בנושאים אחרים. אני לא מבקר אותה על עמדתה, חס וחלילה, ואת יודעת גברתי שאני מאוד מכבד אותך על העמדות שלך. אני חושב שבנושא הזה היה ראוי שתהיה ראייה יותר רחבה בעניין ולכן אני חושב שהנושא הזה צריך להיות בוועדת הכלכלה. זאת דעתי. אני מבינה. אני חושבת,

שיש לי אג'נדה גם מאוד מסודרת בנושא למשל של מבקשי מקלט, יש לי דעה אתה יודע מאוד נחרצת בעוד הרבה מאוד נושאים שקשורים לנושאי חברה ורווחה, ואני חושבת שכאן כשאני נוהגת בוועדה אני משתדלת באמת, וגם אתה נמצא פה מספיק כדי לדעת שאני נותנת לכל הדעות להישמע, וקולי בסופו של דבר הוא קול אחד כמו שלך בוועדה הזאת. אז אני באמת מצטערת שכך אתה חושב, אבל זכותך. אנחנו נמשיך בסבב. נמצאת איתנו כאן יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, טל גלבוע,

בוקר טוב. קודם כול, משרד ראש הממשלה מברך על הצעת החוק ועל זה שהיא עברה בוועדת שרים לחקיקה. אנחנו תמכנו כמובן. אני חושבת, בניגוד לרם בן ברק, שזה התפקיד של חברי כנסת, לבוא עם האג'נדה הזאת ולשרת את הציבור ולשרת בדיוק את מי שהוא בא לייצג אותו, ואנחנו מברכים אותך על כך. אני חושבת שלוועדה הזו יש תפקיד מכריע את ציינת את זה בתחילת דברייך בנושא הפיקוח של הכנסת, במיוחד על תפקוד משרד החקלאות שמחזיק היום בחוק צער בעלי חיים. יש בעיות קשות באכיפה בנוגע למצבם של בעלי החיים במדינת ישראל, תלונות שמוגשות וצריכות להיות מטופלות, וארגוני זכויות בעלי חיים, זכותם לקבל מענה, לפחות מענה על התלונות שהם מגישים. מה שרם בן ברק אולי מתכוון אליו זה בנוגע לתקנות, תקנות של החזקת בעלי חיים, תקנות שכבר היו אמורות לעבור שנים רבות ועוד לא קרו, ואנחנו יודעים שהיום זו אחת הסיבות שאין אכיפה.

אין אכיפה כי אין תקנות. היום כל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו. אנחנו מבקשים לשנות את זה ואנחנו תומכים תמיכה מלאה בנושא הזה שהדברים יידונו בוועדה הזאת כי גם מן הראוי שברגע שהוועדה אחראית על נושא האכיפה של רשויות שונות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, על אחת כמה וכמה חשוב שזה יהיה בוועדה הזאת.

קודם כול, אני רוצה להקריא כאן שרפרנטית החקלאות באגף התכנון של משרד האוצר, תמר לוי בונה,

היא מוסרת כי אין עלות תקציבית להצעת חוק זכויות בעלי חיים ולכן אין להם התנגדות להצעה הזו. מיכל רשף, משרד המשפטים, האם יש איזושהי התייחסות?

ההצעה הזאת עברה גם בהחלטת ממשלה, וכמו שגם נאמר קודם לפרוטוקול, ההסכמה הייתה לגבי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), כפי שהיה בהצעת החוק הפרטית, ולגבי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), כפי שנאמר גם קודם, שזה יישאר בוועדות כפי שקבוע כיום בחוק. מצוין. תודה רבה.

מי עוד ביקש רשות דיבור? יש מישהו שביקש מעבר למי שנמצא פה ברשימה? יעל ארקין, תנו לחיות לחיות. עד שיעל עולה, אם אפשר סיפור מהתלמוד על רבי יהודה הנשיא, כאשר ראה עגל מובל לשחיטה והעגל התקרב לשולי גלימתו כמבקש רחמים, אמר לו: לך כי לכך נוצרת. ובאו עליו ייסורים בעקבות האמירה הקשה הזו לעגל שהוא שלח אותו בעצם לשחיטה, עד שלאחר תקופה הוא ראה גורים של חולדה וריחם עליהם, ואמר את הפסוק, ורחמיו על כל מעשיו, ואז פסקו הייסורים שלו. אני מאוד מקווה שהחמלה לבעלי חיים ברוח היהדות וברוח האיסור לצער בעלי חיים באמת תסיר מעלינו את הייסורים ואת הנגיף הקשה הזה.

אמן.

יעל ארקין, בוקר טוב. בוקר טוב, מיקי, בוקר טוב לכולם. אנחנו כמובן מברכים על הצעת החוק הזו. אנחנו מאוד מצרים על כל נושא האכיפה במדינת ישראל, נושא מאוד מאוד עצוב. לצערנו הרב, יש פה אכיפה, אני אגיד מועטה, בלשון המעטה. אנחנו ממש מקווים שהאכיפה תתחיל לעבוד כמו שצריך כתבי אישום וקנסות וכל מה שצריך וכמובן שהתקנות סוף סוף, בעקבות החלטה 833, שכבר היו צריכות להיות ב-2017, אנחנו ב-2020, אנחנו כמובן מתפללים ומקווים שאנחנו סוף סוף נראה את רשימת התקנות שאמורות להיכנס. אז שיהיה בהצלחה ומקווים שזה יעבור במהרה. תודה רבה, יעל. עוד מישהו ביקש? אנחנו נסתפק בזה ואנחנו נעבור להצביע על הצעת החוק.

מצביעים על הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11), התש"ף-2020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההצעה אושרה.

אם כך, ההצעה עברה והיא תועבר לקריאה ראשונה.

רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.